שבוע טוב.

שמשפיע על חיי אזרחים רבים,

הנושא שנדון בו הבוקר עוסק בעמלות כספומטים פרטיים ובנקאיים, כפל העמלות, ועלות העמלות,

אבל דווקא בשנים האלה,

בעשור הזה של 2012 2019, חלה ירידה של 11% במספר סניפי הבנקים,

תן מספרים, לא

המספרים מעידים על כך שב-2006 היו לנו 1,030 סניפים. בשנת שיא, 2012, היו

תכפיל לו את ה-7 שקלים, 8 שקלים.

100, 120 שקל הוצאה רק על עמלות על כספומטים. חוץ מהעמלות ההזויות שהם - - - ומי נהנה מהשינוי הזה? הבנקים. כי הבנקים היו פעם בעיקר הכספומטים. והיום הבנקים הפכו, אם ב-2012 היו

קמה. עוד תקורות. מעניין למה הפריטו את הפעילות הזאת.

כי לנהל כספומט זה לא נוח. זה להכניס כסף.

תאר לך שחברת החשמל הייתה בחופש בקביעת מחירי החשמל, איזו צעקה. או מקורות, חופש מחירים. השאלה היא מה החסמים שיש לכניסת חברות חדשות. אני לא יודע. אני יודע תמונת מצב.

ש-99% מהכספומטים הבנקאיים בשתי חברות בנק של חמשת הגדולים,

ואנחנו יכולים להראות,

ששיעור הלקוחות שעושים שימוש בבנקאות באמצעים הישירים עלה בצורה ממש דרמטית. וגם משבר הקורונה מאוד מאוד חיזק את המגמה הזו. אולי חלק מזה בגלל

ולרוב האנשים כדאי לעשות, כל מי שיכול ורוצה לעשות, את הפעולות בדיגיטל. והעלייה היא מ-45% - - - עודדה, סליחה. אנחנו עכשיו מדברים על כספומטים.

בבקשה, אל תדברי איתנו על דיגיטל. אתה רוצה שנדבר

ולפי זה אנחנו רואים את הצורך של הלקוחות בסניפים. רק 5% לא אשרתם לסגור מתוך כל הסניפים שנסגרו.

אז זהו. אתם פשוט מדלגים בין

אנחנו מפקחים על הבנקים על חברות כרטיסי אשראי. אבל גם אצל הבנקים קורה. נכון. לא על הגופים הפרטיים. אם הבנק הפריט את שירותי הכספומטים, ועדיין שומר לעצמו

זה לא מפריע שיש עוד כספומטים חוץ בנקאיים.

שנייה רגע. את מציגה נתונים, עשר.

אני לא סוטה.

התפקיד שלנו, מעבר לראות, מעבר לקבל

מה לעשות, לא כולם פה גרים בצהלה. אני גרה בשכונה באמת ותיקה בחיפה, לא פשוטה.

התשובות גם ששומעת פה וכל באמת משיכת הדברים. אני רוצה להבין, לפי נתונים, מה נעשה

דבר ראשון,

יש פער גדול בפריפריה כשמדובר, לא בפריפריה,

כשמדובר במשיכות מכספומטים לא בנקאיים,

עכשיו, זה לכאורה, ועל כך אני שואל, יוצר בעיה.

משום שבנוסף לדברים שנאמרו, וכשיגיע תורי, אז

או לשבוע. למה ל-24 שעות? עכשיו, רגע. רק שנייה. הייתה פה שאלה מאוד חשובה לגבי גובה המשיכה. יש כספומטים, אני לא יודע אם זה ATM או משהו אחר, שזה 400 שקל מקסימום.

אני אגלה לכם סוד. פה בכנסת יש כספומט שאתה יכול למשוך 2,000 ולשלם עמלה של 3

אז זה הרבה יותר קשה להגיע לשם ולהטעין את המכשיר,

יש, כמו שאמרתי,

לא קיים בשום מקום בעולם, שחייבים לשים בכל סניף כספומט והוא

אבל רק ברגע שפתחנו את האפשרות, ביטלנו את הפיקוח על העמלה הזאת, אז התחילו הבנקים

אתם מאשרים להם פה. ויציבות הבנקים - - - זה רווחים של עשרות מיליונים ברווח הנקי שלהם, כל סניף כזה שנסגר. שייתנו משהו, מעשר. לא לבקש מהם 50 כספומטים.

אותם מעניין יציבות הבנקים, לא אתה.

היינו מתנפלים והולכים.

אנחנו לא מהווים שום רווח לבנק. ואם יש רווח, זה סכום באמת זניח וזעום. אתה חברת כספונט?

אתה מחזיק ב-76% מהחוץ בנקאיים?

מיכאל, רוב המשיכות הן מבנקים בלי העמלה.

עודדה, בואי, אנא, יהיה קשה שתצליחי להשיב

עוברים לעולם דיגיטלי.

אם הם גובים עמלה, שהבנק ישלם להם. בבקשה, אודי מוריה.

אודי מוריה מרשות שוק ההון, מפקחים על הכספומטים

אבל אתה אמרת שהם מפקחים.

אז הוא לא אחראי על הצרכן? אין לו שום אחריות?

אמר לי בפגישה.

ראיתי.

אני מקווה שהמדיניות הגיעה

שוק ההון.

איך אתה מדבר על תחרות?

תשיב. תשיב. אם המחיר קבוע,

זה לא קשור.

לא אבל זו בעיה. אני אסביר לך למה קשה לנו עם התשובות שלך, כי לי כתוב שאתה מפקח על הכספומטים הפרטיים. אבל אני שואל למה אתה לא מפקח על העמלה בעולם של מונופול, אתה אומר: זה לא אני.

הבעיה כאן היא הבנקים. שמתנערים מחובתם, נכון.

נכון. נכון, נכון. לא חברה פרטית.

אבל הוא הסביר שזה לא משתלם. חברות הפרטיות מול - - - הגבלת עמלת משיכה. זה לא משתלם. אז רציתי לדעת מה הרווח,

יש איזשהו טרייד אוף בין הגובה של העמלה לבין הפריסה של הכספומטים,

זה נכון שהעמלה היא בגובה מסוים. אם אנחנו נחליט לפקח על העמלה, זה

אין לי ציפיות מהממונה על התחרות. הפרעת את מנוחתם, שהם יבוא לפה. נכון, נכון.

זה משרד מיותר. עד שיבוא מנכ"ל חדש. עד שיבוא ראש רשות או ראשת רשות. הם לא עשו. בחמש השנים האחרונות הם לא עשו

כשאני באה לכספומט - - - לא, לא, לא. העלית פה סוגיה של כפל. תסבירי איפה זה בא לידי ביטוי. אני מסבירה הכי פשוט. כשאני באה לכספומט פרטי, שבחלק מהכספומטים זה בכלל מוגבל ל-500

הבנקים האחרים נמצאים במרחק 15 דקות הליכה,

ביאליק 10. יש שם את הבינלאומי, הפועלים ולאומי. ואין שם כספומט של בנק. לקחו אותו.

אני לא ראיתי שם כספומט בנקאי. אבל ראיתי שישה כספומטים

המשרד לשוויון חברתי, נטע אבן צור, בבקשה. אני כאן, אדוני היושב-ראש. מכובדי, אולי תעשה לסירוגין? לא. הינה עוד אחת,

נטע, תודה. דורית פרי, אזרחית ותיקה שכתבה לנו מכתב.

חשוב להגיד, זה לא 80. זה לא נכון. בהמשך. תאספו את הכול ותתייחסו.

בפועל זה רק מ-80. תבדקו.

שלום וברכה. כן.

אני לא אמוציונלי. בקטנה. כן, כן.

בגלל שוויון הנפש וכולם מתייחסים לזה כאילו זה המצב.

ושאין שום סיבה לדרוש מהבנקים, שרק השיאו רווחים,

השאלה היא בכלל למה הבנקים נסגרים.

אני לא מקבל את האמירה הקודמת של עודדה,

שזה משום שיש ביקוש יותר נמוך לשירותים בנקאים בסניפים מהציבור.

הסיבה היא שהבנקים רוצים להמשיך להרוויח. ואם הם

אם סגרנו סניף, אנחנו גם,

שהבנקים עדיין שולטים, בסופו של דבר בדרך כזו או אחרת

הרי הם לא הרוויחו מספיק מזה שפיטרו עובדים וסגרו סניפים? מיליארד אחד אולי

ולא לשלוח את הלקוחות לחפש במקומות אחרים.

איפה שכספונט עכשיו בחרו לשים כספומטים, כי הם חושבים שהאוכלוסייה צריכה,

חינמיים באותם מקומות שהאוכלוסייה משתמשת.

בנושא הזה, המינימום, השירות המינימלי של משיכת מזומנים, אתם חייבים להיכנס לעובי הקורה ולייתר את העמלות המנופחות שהבנקים גובים.

לפחות נוכל לקחת כסף, אבל לא. זה לא התפקיד של הבנק הרגיל.

ואת מי ממנים?

עורך דין שייצג את אלה מהחברות הגדולות ביותר,

על עצמנו. זה המינוי ללוחם של השוק החופשי והתחרות.

אדם שלמד עשרות שנים איך לסבוב את המדינה ולייצג את הגופים הגדולים

צריכים לשמור על היציבות הבנקאית. אבל תשבו שבוע אחד, שבוע אחד,

בבנק, ותראו איך הבנקים האלה מתנהלים.

אין לכם מושג מה קורה למטה. אתמול הייתה לי שיחה מאוד קשה עם הפיקוח על הבנקים בכלל על ענף התיירות:

תנו להם גרייס להחזר ההלוואות. לא, שיבקשו פרטני.

מנותקים לחלוטין ממה שקורה במדינה. ולכן,

והם לא עושים את העבודה

לנצח. אני הייתי בדיזינגוף סנטר,

מתוך 7,381 מכשירי ATM, 4,914 פרטיים, שני שלישים.

שני שלישים. ואתם המפקחים עד היום לא באתם ואמרתם אז על הכול נעבור לפרטי וזהו. כולם

ולכן אני מציע שתיקבע, שהישיבה הזאת, כדי שלא תהיה ישיבה לפרוטוקול בלבד, ישיבה שבה, כולנו פה קראנו את העיתון של אתמול, למעשה.

ואם כספונט יוציאו את הכספומט שלהם מתחנת הרכבת, פה יבוא הפיקוח על הבנקים וצריך יהיה לחייב את הבנקים לשים שם, באותם מקומות חיוניים, כספומטים בנקאיים בעמלות מופחתות.

תודה רבה. ואני מוסיף ששאלת אותי כמה סניפים ניידים פועלים היום,

מי התיר לה?

אתה לא מתכוון שהיא מממנת? משלמת - - - משלמת לכם להפעיל פה? הכסף שלנו, כדי שאתם - - - זה חמור מאוד. הכנסת - - - מה זאת אומרת?

תסביר.

זה לא נורמלי. אולי היא מוותרת על שכירות. תוציאי דוח על זה, עידית, עידית. זה

שלא יהיה צל של ספק שברגע שביט נכנסה כמו המשיכות אצלנו בכספומטים צנחה.

טוב. אני ארחם עליך.

מה זה

הוא מונופול.

שר האוצר - - - שר האוצר - - - את כספונט.

זה לא קיים.

זה לא משהו שהיה בסמכות המדינה או משהו והעבירה אותו לפיקוח על הבנקים. זה לא קיים בשום מקום.

שהתחרות או מישהו אחר פועל בהגינות כלפי הלקוח. לא.

הם לא מגישים.

הם לא מגישים בקשות שהם יודעים שאנחנו נסרב להן. אני רוצה עוד להגיד לנציגה של המשרד לשוויון חברתי שאני מאוד מתפלאת על מה שהיא אמרה, מכיוון שאנחנו ביחד איתם כתבנו אמנה לטובת האוכלוסייה של האזרחים

מה קורה ברחוב ביאליק. ואל תעשי לי פרצופים. לא, אל תעשה לי פרצופים. ואתם מסוגלים להגיד לי: אנחנו נבדוק פרטנית כל מבקש בענף התיירות, במקום להבין שהבעיה בענף התיירות היא בעיה רוחבית. ואם אתם עכשיו

כי אני רוצה לסכם את הדיון.

- - כן. - - שאנחנו עושים את העבודה הזאת של בחינת אישור

כדי להבין את הדבר הזה, אם קשיש שמרוויח את קצבת הזקנה שלו ואולי איזו פנסיה קטנה,

מרוויח 3,00 4,000 שקל, רוצה לתת לילדיו כסף,

הרי בנק חייב בדוחות כספיים שקופים לציבור. אבל חברת-בת שלו ב-20% החזקות עם רווח מסוים לא חייבת לדווח לציבור מה הרווחים?

חברת-בת? אם בנק דיסקונט ידע להקים חברת-בת לכספומטים פרטיים, למה הוא לא ניהל כספומטים בעצמו והיה מוזיל ולוקח את מה שהוא לוקח כבנק, בלי לתת את זה פעמיים לשתי

אנחנו יודעים את הנתונים. צריך תחרות. צריך להיאבק למען החלשים. במקום שירוויחו 14 מיליארד, ירוויחו 7 מיליארד. תהיה יציבות לבנקים. אבל יהיה שירות לאזרחים, והחלשים ביותר לא ייפגעו. כל הנושאים שהעליתי פה יידווחו לנו, כולל כמה סניפים ניידים פועלים. כולל אם היו מצבים שסגרתם בנק ולא היה כספומט. היו פה עדויות שבנקים נסגרו ולא היה כספומט במקומם, כמו שאתם אמרתם שזה אוטומטי.

לא אמרנו שזה אוטומטי. אמרתם שעל כל בנק שנסגר יש כספומט. אמרתם את זה, ואין. אמרתם את המשפט הזה. זה לא קורה. לא בכל זה. כך אמרת.

אמרת: סניף שנסגר אנחנו דואגים שיהיה כספומט. נסגר, ואין כספומט. שמענו עדויות. כמה כאלה יש? כמה סניפים אתם חושבים שצריך לפתוח מחדש? לפי העדויות בירושלים, 200,000 איש סובלים מחוסר נגישות לסניפי בנק בעיר הבירה שלנו. זה דבר שיעלה על הדעת? כל השאלות האלה מחייבות תשובות בעוד חודש וחצי, לצידם של שר האוצר ואת השרה לשוויון חברתי. כל אנשי המקצוע, תעשו שיעורי בית. אני אשמח בחודש וחצי האלה, אם אתם תביאו שלושה חוקים לוועדה. ואני אשמח לבשר שמתחילה חקיקה שמסמיכה אתכם גם לפתוח סניפים, לא רק לאשר סגירת סניפים.

אני אשמח שיהיו דברים כאלה. קרן, אני אתן לך את המילה האחרונה.

אחת, יש סיבה שזה עוד חודש וחצי? אני אסביר לך למה אני שואלת. יש סיבה.

כי תשובות חפיף אנחנו נקבל תוך שבוע.

יש לי תחושה שמה חשוב באמת הוא

כי אולי כהכנה לדיון הזה, הוא פתאום ישמע מה קובע מסביבו, כי כל עוד אתה לא שהרי כשהשר מגיע לפה, הוא צריך לעשות הכנה, ואנחנו נסביר לו, וככה הוא יוכל להבין מה קורה עם ההחלטה. קרן, אז אנחנו נעשה עוד משהו.

וזה חשוב שהוא יהיה פה. אנחנו נעשה, גם נזמן אותם לעוד חודש וחצי.

אם זה יהיה עוד חודש, גם טוב. אבל אנחנו ניתן להם את הזכות להתכונן ולעשות פעולות בשטח.

ואני מעדיף לא תירוצים, אלא אמירות: אלה המעשים שנעשה. ואנחנו נכתוב לו מכתב שמפרט לו את הדברים שאנחנו נרצה שהוא יתייחס אליהם לשני השרים הללו ואת הבקשה מיוחדת לנוכחותם בוועדה. אולי אם השר את יודעת, כדררו אותנו קצת פה. אחד אמר: זה לא אני, זה התחרות; זה לא אני, זה המפקח; זה לא אני,

הוא חייב להתייחס לזה.

ואנחנו היינו פה במשחק כדורגל, ולא הכנסנו גול. אבל עם המאמן יבוא, שר האוצר, אולי השחקנים יבקיעו גול. הוא גם - - - ההכנה - - - ואולי המאמן יבוא והשחקנים יבקיעו גול. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 12:16.